בוקר טוב, כמעט צוהריים טובים לכולם, חברי הכנסת המכובדים, באמת יש ייצוג מאוד מרשים. היום 17 בדצמבר 2018, ט' בטבת התשע"ט, והשעה: 11:02. נתבקשנו על ידי הנשיאות לקיים דיון מהיר בנושא הסטאז'רים שלומדים בחוץ לארץ. רק אזהרה לפני הדיון: